אנחנו פותחים את הישיבה ואנחנו מצביעים על רוויזיה על כל החוק לאחר שהצבענו עליו לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד הרוויזיה? מי הגיש את הרוויזיה?

ואתה לא בעד? לא.

מי נגד? הצבעה בעד הרוויזיה 4 נגד, 7 נמנעים,

הרוויזיה נפלה לצערי הרב... אני מאמין לך.

אל תאמין. אני מאמין לך.

יש דברים שאני לא שלם איתם, עם החוק הזה אני שלם לחלוטין. הישיבה נעולה.

בשעה 13:13.